אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 18 באוקטובר 2020, ל' בתשרי התשפ"א. הנושא: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון) (תיקון), התשפ"א-2020. נעמה, היועצת המשפטית, רוצה לתת לנו רקע? התיקון שהוועדה מתבקשת לאשר נובע מהתיקון לתקנות הכלליות של הגבלת הפעילות. כזכור לוועדה, בעבר הממשלה החליטה להגביל את היציאה מהארץ ולאפשר אותה רק למקרים מסוימים, רק למטרות מסוימות, רק למקרים בהם נקנו כרטיסי טיסה לפני תאריך מסוים. אנחנו דנו בוועדה באפשרות של אנשי נתב"ג לתשאל את הבאים לנתב"ג לגבי יציאתם מהארץ. מאחר והמגבלות בוטלו,

צורך לתקן את חובת התשאול. מה שקרה כאן מבחינה פרוצדוראלית הוא בעייתי, ואני אסביר למה. לוועדה הועבר נוסח לפי חוק סמכויות מיוחדות

כשלוועדה היו 24 שעות לאשר את הנוסח הזה. הוועדה עוד לא הספיקה לדון בנוסח וכבר הממשלה פרסמה נוסח אחר ממה שהיא הגישה לכנסת. אנחנו סבורים שמדובר בתקלה שאסור שתקרה. לא יכול להיות שמכוח החוק הזה, שגם ככה מייצר תהליך שהוא תהליך קשה שבו התקנות נכנסות לתוקף הרבה פעמים לפני שהכנסת בכלל מספיקה לאשר אותן, הממשלה תעביר משהו אחד לכנסת ותפרסם משהו אחר, אפילו בלי ליידע את הכנסת. זאת תאונה חמורה.

במערכת היחסים בין הכנסת לממשלה זה דבר חמור מאוד. זה חמור מאוד גם בהתנהלות אישית. חמור עוד יותר כשמדובר במשרד המשפטים שמעיז לעשות דבר כזה. אני לא מעיז לחשוב שמישהו היה נותן צ'ק ללא כיסוי. יש דברים שאי אפשר לעשות. יש פרוצדורות שהממשלה לקחה על עצמה שהכנסת לא הייתה ששה לעשות אותן אם לא משבר הקורונה, ואנחנו מלינים על כך כל פעם. המחאה הזאת צריכה להיאמר, היא צריכה להתפרסם. אני לא יודע תחת ידי מי נפלה השגגה הזאת, אבל זה דבר שלא ייעשה. לפי מה שנאמר לי,

מלכתחילה עשו זאת. כמו שנעמה הסבירה,

למטרות טיסה נדונה בתקנות הסגר על ידי ועדת חוקה. אצלנו הייתה ההוראה המשלימה, שדיברה על כך שבכניסה לנתב"ג

הבעיה שהנוסח הועבר לכנסת ב-00:30 בלילה שבין רביעי לחמישי. גם לא היה דיון של הוועדה ביום חמישי. נוצרה חצי שעה של חוסר חוקיות. גם ככה אנחנו חווים תקופה של משבר אמון

מה שהיה בעבר זו תקלה לפתחה של הממשלה. אני מקבלת את מה שאתם אומרים. אנחנו נקריא כרגע את הנוסח שנשלח אליכם הבוקר ופורסם ברשומות. אני מבקשת שבשאלה אם להתייחס אליו כנוסח חדש או להתייחס אליו כהמשך למה שנשלח אליכם בלילה בין רביעי לחמישי, אתם תדונו עם המחלקה החוקתית של הממשלה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אישר את התהליך. אני מבקשת שהייעוץ המשפטי של הוועדה יקיים הידברות עם הייעוץ המשפטי של הממשלה כשמוציאים את האישור לדבר הזה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון) (תיקון, התשפ"א-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו-12 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק האמור - או לחילופין, לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת - מתקינה הממשלה תקנות אלה: בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון), התשפ"א-2020, תקנה 1 בטלה. במילים פשוטות, אין חובה לבדוק את מטרת הטיסה בהגעה לשדה. שאר הבדיקות שקשורות לבריאות ממשיכות כרגיל.

מי בעד אישור התקנות? הצבעה אושר. אנחנו מסכימים, הייתה פה תקלה שהיה עדיף שלא תתרחש. אם הדברים היו עוברים לפני חצות,

מרגע שזה עבר אחרי חצות ניסינו לחשוב על הפתרון הכי נכון.

לא הייתה אפשרות לעשות איזו שהיא פעולה משפטית רטרואקטיבית. המצב שבו תקנות נכנסות לתוקף על משהו שקרה חצי שעה קודם לכן,

דקדקו פה,

דקדוקי עניות בגלל איזו שהיא טהרנות משפטית, אבל פגעו באושיות העבודה ומערכות היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. זה אירוע מכונן. אני מאמין שהדברים האלה לא רק נאמרים ונכתבים בדברי הימים של הכנסת, אני מאמין שהם גם יצאו החוצה. גם יושב-ראש הכנסת יידרש לזה. אולי תידרש עין בוחנת על כל מה שמתפרסם על ידי משרד המשפטים ברשומות. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:06.